הצהרת אמונים של חבר הכנסת ששון ששי גואטה. נמצאים פה החברים ובני המשפחה. אני מקדם את כולם בברכה. אנחנו נעבור להצהרת האמונים.

בהמשך יגיע גם השלב של נאום הבכורה, ואני מניח שחלקכם תהיו איתנו. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת יואב קיש, שנכנסה לתוקפה היום, יום ראשון ד' בניסן התשפ"ג, 26 במרץ 2023, בא במקומו חבר הכנסת ששון ששי גואטה. חבר הכנסת ששון ששי גואטה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת ואתה תקום ותצהיר: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שלמה את שליחותי בכנסת. בבקשה, אדוני. מתחייב אני. ברוך הבא. חברים יקרים, אנחנו נצא כרגע להפסקה, ואנחנו נודיע על חידוש הישיבה חצי שעה לפני. אנחנו יוצאים להפסקה לטובת הוועדות, כמובן. (הישיבה נפסקה בשעה

הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שני ה' בניסן התשפ"ג, 27 במרץ 2023. ישיבה זו נעולה.